שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (הוראת שעה), התשפ"א-2020. אנחנו כבר דנו בעניין הזה. אני מבין שהנושא הזה חזר מוועדת הכספים ויש לכם הערות נוספות בעניין, אז בבקשה הדובר הראשון מנכ"ל הרשות לניירות ערך, עודד שפירר בבקשה. קודם כל אני צריך להודות לוועדה, שהסכימה בזמן כל כך קצר לקבל אותנו, זה באמת מאוד משמח אותנו. אתמול היינו פה בבוקר כדי להעביר תקנות בנושא הפחתת אגרות לחברות דירוג אשראי. התקנות האלה הן חלק מאוסף של תקנות, שהיינו צריכים להעביר פה ובוועדת הכספים, רוב התקנות היו בוועדת הכספים. בוועדה פה אושר הנושא, הפחתה של 10% לחברות המפוקחות על ידינו, וכשהגענו לוועדת הכספים עם שאר התקנות יחד עם התקציב שלנו, התבקשנו על ידי יושב-ראש הוועדה ועל ידי החברים בה, להעלות את גובה ההפחתה מ-10% ל-15%, כך שהחברות ייהנו מהנחה נוספת בסך 5%. להעלות את גובה ההפחתה, כלומר להוריד בעוד 5%, זה נשמע בשפה יותר מובנת. מעולה, שהחברות ישלמו פחות. בגלל שהדיון היה שם גם בנושא התקציב שלנו, הסכמנו להפחתה הזאת. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעמוד בה, ובכל זאת הבהרנו לוועדה ואני מבקש להבהיר גם בוועדה הזו שזו הוראת שעה לשלוש שנים, אז אם אנחנו ניתקל בבעיות בנושא של התקציב שלנו, אנחנו נבוא פעם נוספת לוועדה ונספר על הבעיות וננסה לשנות את ההוראה. כרגע אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעמוד בה. מאחר שעשינו את זה לכל שאר החברות המפוקחות על ידינו בוועדת הכספים, חשבנו שזה יהיה נכון לעשות את ההפחתה הרוחבית הזאת גם לחברות האלה שמפוקחות על ידינו, ולכן אנחנו באים לפה כדי לבקש שינוי של ההפחתה שהייתה אתמול. אתה אמרת שאתם מקווים שתעמדו בזה. בהנחה שלא תעמדו, יצטרכו לקיים דיון נוסף בוועדת הכספים מן הסתם. נכון, גם פה וגם בוועדת הכספים. גם שם וגם פה. אנחנו צריכים להצביע בעד פתיחת הדיון או שהדיון נפתח? תסבירי לנו. לפי התקנון מצביעים על הבקשה לדיון מחדש. כאשר הוועדה מאשרת את הדיון מחדש, מצביעים על התקנות עצמן ועצם ההחלטה. אני צריך להכריז על הצבעה לפתיחת דיון מחדש. הצבעה בעד, 1 נגד, אין נמנעים,אין אושרה.

היועצת המשפטית אורית שרייבר רוצה להתייחס בזום. נכון, אני מבקשת להקריא: טיוטת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (הוראת שעה), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג אשראי,

לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה בשנות הכספים 2021 עד 2023 יראו כאילו בתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג אשראי, התשע"ה-2014, בתקנה 26 בסופה נאמר: "(ו) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 85% מן הסכום המפורט בה, כפי שהשתנה לפי תקנה 27 ביום השינוי בכל שנה, מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.". מי בעד?

התקנות אושרו. עוד משהו? לא, תודה רבה לכם. תודה רבה.